בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ג, 8 בפברואר 2023. הסעיף הראשון: קביעת ועדה לדון בהצעה לסדר-היום, בנושא: "תקיפת הצוותים הרפואיים בבתי החולים", של חברי הכנסת אברהם בצלאל ואחמד טיבי. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הנושא לוועדה לביטחון לאומי. יושב-ראש ועדת הבריאות הגיש בקשה, שההצעה תעבור לוועדה בראשותו. נקבע גם דיון יזום בנושא זה להיום, ואני בעד להעביר את זה לוועדה שלו. אם למישהו יש משהו להגיד, בבקשה. אם לא, נצביע. למה שזה לא יהיה שייך לתקיפה של צוותים רפואיים, בטח נוכח הכוונה להרחיב את הנוכחות של המשטרה בבתי חולים? זה קלאסי משטרה. אני חושב שגם בעבר זה היה בוועדת

מה גם שהם קבעו ישיבה להיום בתשע בבוקר, וחבל לא לקיים את הדיון הזה. אם זה נקבע מראש, למה בכלל אנחנו - - - הם קבעו, כי זה היה אמור - - - דיון יזום. זה לא קשור לכלום, ודווקא נוכח זה שזה היה בוועדת הבריאות כל השנים, ואנחנו רואים שזה לא באמת נפתר. בטח נוכח הכוונה שלנו להרחיב את הנוכחות המשטרתית, כמו שיטור קהילתי שעושים בבתי חולים, זה נטו משטרה. לא הבנתי למה ועדת הבריאות. תודה. ולדימיר. בוקר טוב לכולם, אני רואה שיש לנו סדר-יום עמוס היום. עוד יום של דריסת אופוזיציה ודריסת תקנון הכנסת. שיהיה בהצלחה לכולם. אני רוצה להצטרף לחברי נאור. קודם כול, אם הדיון נקבע להבוקר, למה אנחנו אמורים להצביע עכשיו? אנחנו לא חותמת גומי. נקבע דיון יזום ממילא של הוועדה. של ועדת הבריאות? מה קשור בריאות לזה? זה ביטחון. קודם כול, אני רוצה לברך את יוזמי הדיון, כי זה באמת נגף שצריך למגר. יותר נכון ויותר סביר בנסיבות העניין להעביר את זה לוועדה של צביקה.

חבר הכנסת טור פז. היה ויכוח ארוך בכנסת האם ועדת הפנים צריכה לא לכלול גם את כל עניין הביטחון. היה פיצול, ובזמנו לא הייתי בטוח לגביו, למרות שחברתי מירב בן ארי עמדה בראשות הוועדה לביטחון פנים. אני חושב שאם כבר יש פיצול כזה, נכון יהיה שהוועדה הזאת תעסוק בענייני ביטחון פנים. זה נראה לי יותר נכון.

חברת הכנסת צרפתי הרכבי, בבקשה.

אני באמת חושבת שכל מה שקשור לאלימות, צריך להיות בגוף

מכים את פקידי ביטוח לאומי, זה יהיה בוועדה הרלוונטית? אם פוגעים בפקידי בנק, בקניון - - - בוועדת הכספים? קודם כול, הכול בוועדת הכספים. אני באמת חושבת שכל מה שקשור לאלימות ולהתנהגות פוגענית נניח שירצו עכשיו לשים שוטר בכל רלב"ד. יעבירו את זה אחר לדיון בוועדת המשטרה? לכן, אני באמת לא חושבת שנכון להעביר את זה, כי לא מדובר כאן בעניינים מהותיים של בריאות, אלא על התנהגות אלימה. אנחנו רגילים שמפרקים, מפזרים ומעבירים, וותיקים עוברים לנגב-גליל. יש הרבה מאוד ערבובים.

זה פירוק שאתם התחלתם, גם הבריאות וגם הביטחון הלאומי, ואני הייתי בעד. אני חושב ששתי הוועדות האלה חשובות. הכול בסדר, אבל פה מדובר באלימות, במהות. בסדר, עמדתך ברורה.

חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.

אתמול התקיים דיון בוועדת החינוך, שעסק במשק הרופאים ובמתמחים, והדיון זה העלה שם לא מעט מצוקות, שנוגעות למשק הרופאים במדינת ישראל, והצורך לשמר את המשק הזה איתן וחזק. אני חושבת שתופעת האלימות היא תופעה חמורה מאוד, ולדעתי נכון להביא אותה לפתחו של השר לביטחון לאומי, כדי שזה יילקח בחשבון כמו שצריך.

הוועדה המתאימה ביותר לעסוק בזה באמת היא הוועדה לביטחון לאומי. אלא אם כן הוא לא מטפל בדברים שהם בתוך הקו הירוק. הוא נתן הצהרות מאוד מאוד חזקות, ובכל מה שנוגע לוועדה שתעסוק בזה, ותביא באמת איזושהי בשורה בעניין הזה, בעיניי זה סופר-חשוב. לכן, אני מצטרפת לחבריי. צריך פתרון מתכלל.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתלונן,

הבוקר על שני דברים. אחד, אימא שלי נתנה לי שם מאוד מיוחד, שהוא יחיד ומיוחד ואין הרבה כאלה. והפלא ופלא, נכנס לכנסת עוד סימון. אני רוצה להתלונן בפני יושב-ראש הוועדה, או שישנה את שמו או שיצא מהכנסת. יש עכשיו שני סימונים בכנסת. בוא ננסה, בוא ננסה. לדבר היותר רציני, אם משרד הבריאות היה יודע להתנהל מול המצב של האלימות הקשה זה לא בחודשים האחרונים,

וזה החמיר בחודשים האחרונים. כנראה משרד הבריאות לא יכול, לא יודע ולא מסוגל להתנהל מול האלימות.

הנושא של האלימות בבתי החולים, דבר שמחמיר מיום ליום, חייב להיות מנוהל על ידי משרד לביטחון לאומי, ובשיא החומרה. צריך לטפל ולגדוע את הנושא הזה. משאירים את זה בוועדת הבריאות ובמשרד הבריאות, וזה מראה שממשיכים להתנהל באותה התנהלות, ולא יצליחו לגדוע את הדבר הזה. אני מבקש מיושב-ראש הוועדה להעביר את הדיון לוועדה לביטחון לאומי, ולדרוש מהשר לפעול באופן מיידי בנושא הזה.

התייעצות סיעתית. הוא לא חבר. הוא לא חבר. הם יבקשו מישהו אחר. אם הוא ממלא מקום? הוא ממלא מקום, מה זה לא חבר? אני מבקש התייעצות סיעתית. שאלה להבהרה, ומבררים מי חבר. כבר אלקין ביקש. אם כבר נקבע דיון - - - לא, זה לא אותו דיון. יושב-ראש הוועדה יזם דיון בעצמו, בלי שום קשר. אז למה אנחנו בכלל דנים בזה? יש דיון עכשיו. צריך לטפל בהצעה שהועברה למליאה. או, רעיון. זה בסדר? אנחנו בעד אחדות, שילוב. יש מה לתרום לכל גורמי המקצוע, בטח בוועדת הבריאות, בטח בבתי החולים. - - - אתה בעד. יש התייעצות. לא, עוד לא התחילה ההתייעצות. עוד לא התחילה, יותר נכון. ועדה משותפת זה דבר מקובל? לפני ההתייעצות, יש פה הצעה מעניינת. למה שלא תשקלו אותה? יש להם התייעצות - - - צביקה מסכים איתי בלי להתייעץ איתי. יושבי הראש של שתי הוועדות יודעים לדבר בינם לבין עצמם. אחרי שהם יחליטו, הם יכולים לקיים דיון ראשון היום בוועדת הבריאות, ולאחר מכן ועדה משותפת להמשך הדיון. צריך להחליט לאן. יש פה פן פורמלי - - - נמצא פה יושב-ראש הוועדה צביקה פוגל, והוא מסכים איתנו.

אני בטוחה שיושב-ראש ועדת החינוך ירצה להצטרף להצעה של האופוזיציה, כי הוא באמת הבין אתמול את המצוקה של הרופאים.

אמרתי שגם בוועדת החינוך, כשדנו באלימות כלפי מורים ותלמידים, לא העברנו את זה לפנים. דנו בזה בוועדת החינוך, ואני חושב שזה רלוונטי לגמרי. לגיטימי שידונו בנושא הזה בוועדת הבריאות. אם יושבי-הראש יחד ירצו לעשות ועדה משותפת, שיעשו. זה משהו אחר, זה נושא אחר לגמרי. אתה רוצה שהמשטרה תיכנס לתוך בתי הספר? אלקין, אנחנו טוחנים מים. ועדת הבריאות גם ככה קבעה דיון בנושא הזה. חד-משמעית, לבעיית הרופאים. אנחנו דנים כרגע במשהו פורמלי. הפורמלי חשוב בבית הזה. קודם כול, חשוב לייצר הסכמה. אני מסכים איתך שאתם טוחנים מים. מאחורי פורמליות יש גם מהות. מהות גדולה מאוד. עלתה הצעה לסדר על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל. ועדת הבריאות הוקמה, והם החליטו לקיים דיון בנפרד. גם ועדה לביטחון לאומי הוקמה.

אני דווקא איתך, היושב-ראש, שבוועדה היום ידונו, ואם יוחלט בסוף הדיון שרוצים להמשיך לקיים דיונים משותפים, נעשה אותם. הינה, גם יוסי בעד ההצעה. הרעיון של חבר הכנסת שירי הוא רעיון מצוין, ושווה לשקול אותו. בשונה מחינוך ילדים, ואלימות באה בעיקר בקרב הנוער והילדים. זה ממש פרופר לחנך אותם מגיל צעיר. במקרה הזה מדובר על אזרחים שמגיעים לבית החולים, נוהגים באלימות, בבריונות שהם נוהגים גם בכביש. בואו ננסה לפתור את זה. איפה תידון האלימות בכביש? גם בוועדת הבריאות? אני מנסה להבין מה העמדה של יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי. אתה בעד ועדה משותפת?

רוצה לטפל בנושא הזה? לא רוצה לטפל בנושא הזה? איזה שקט. מה התשובה? אתה מנוע מלדבר? הפרוטוקול לא מזהה. אין פרוטוקול, אנחנו בהתייעצות סיעתית. צביקה, אנחנו סומכים עליך.

רק אתה יכול - - - צביקה, חבר הכנסת אלמוג כהן,

מדבר גם כשמאיימים עליו להעיף אותו. שנייה, ברצינות. אני חושב שההצעה לוועדה משותפת נראית לי סבירה. אני לא מבין למה אנחנו דנים בזה. זה עושה היגיון.

אפשר להגיע פה להסכמות בין שני ראשי ועדות? הם יתחילו את הדיון, ואם יהיה דיון המשך הם יקימו ועדה משותפת. הוועדה הזאת צריכה להיות ראשית תחילת ההסכמות בכנסת ישראל,

בואו נשמש דוגמה. רגע, אני לא מבין. ההתייעצות התחילה או לא?

בעוד 20 שניות אנחנו מצביעים.

היא התחילה. ב-8:41 התחילה ההתייעצות. אתה אמרת: הינה, אנחנו בהתייעצות - - - למה אי-אפשר לשמוע את צביקה פוגל? צביקה פוגל נמצא פה, יושב-ראש ועדה חשובה בכנסת. בואו נשמע אותו, מה הוא אומר בנושא. הנושא הזה חשוב ואנחנו לא צריכים לזלזל בו.

אני עובר להצבעה.

הייתה התייעצות סיעתית? לא הייתה התייעצות סיעתית. די, נו.

מה די? היה דיון, והוא לא הופסק. זאת לא הייתה התייעצות. אני לא הבנתי שהייתה התייעצות. מזכיר הכנסת, זאת נקראת התייעצות סיעתית? זאב, נו, באמת. איך זאת יכולה להיות התייעצות סיעתית?

מה לא מתאים, אופיר? היינו בתוך הדיון, עלתה הצעה. אבל הדיון המשיך.

הכללים הם שאחרי חמש דקות אני מחדש את הדיון, וזה בדיוק מה שעשיתי. אני לא שמעתי שהכרזת - - - לא הכרזת.

- - - הוא אמר. אני מבקש חוות דעת - - - ולדימיר, קריאה ראשונה. אבל לפני זה. אני לא מבין. מה המהירות פה היום? אני לא מבין מה הדריסה

כדי שנספיק ביחד את כל החוקים. מה חוץ וביטחון? אני לא מצליח להבין.

בסדר, אבל זאת סמכות שוטר? אני רוצה לעבור להצבעה, אלא אם כן מישהו רוצה

איזה? אמסלם או קיש? הקודם.

יכול להיות שהעמדה של אמסלם שונה. לכן בדיוק אני שואל את זה. נכנס שר חדש. נאור, נאור, די. עוד אין שר חדש, הוא עוד לא מונה. עוד לא הצבעת על זה במליאת הכנסת. אני חושב שמן הראוי שנחכה לו. ולדימיר וזאב, בבקשה לא להפריע. זה שילוב של שני טעמים: טעם אחד הוא טעם מהותי, וטעם שני הוא טעם טכני. טעם מהותי הוא ששלושת החוקים האלה קשורים לענייני ביטחון. הם משדרגים את מערכות הביטחון של ישראל גם אבטחת הטיסה, גם ביטחון ביחס - - - לא הבנתי. איך החוק הספציפי הזה קשור לביטחון? ביטחון פנים אני עוד יכול להבין. איך הוא קשור לביטחון? בטיסות, כמובן. אנחנו מדברים על מערכת שמעבירה עד 2,000 שאילתות בשנה מצד לצד. השאילתות האלה עוסקות בהרשאות חמורות, חלקן קשורות בעבירות ביטחוניות, כפי שמפורט בנספח לשני ההסכמים: להסכם EPSA ולהסכם PCSC. העבירות האלה הן עבירות ביטחון, ועבירות חמורות אחרות, כך שהקשר לביטחון הוא קשר הדוק. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה היא סיבה יותר טכנית במהותה. אנחנו צריכים לסיים את זה בתוך 50 ומשהו ימים. הוועדה שפנויה לעניין הזה היא ועדת החוץ והביטחון, ומכיוון שיש לה קשר מהותי לנושא - - - הוועדה למעמד האישה גם פנויה. חבר הכנסת אלקין. הוא ממרשם האוכלוסין, הוא לא סדרן בכנסת שיגיד מה פנוי.

הייתה פגישה כוללת עם כל הגורמים. איך אתה יודע שהוועדה הזאת פנויה?

- - - ועדת חוץ וביטחון של הנושא. אתם לוקחים את תחילת המשפט שלו, ואתם - - - לחוץ וביטחון יש קשר לכל דבר במדינת ישראל. זהו, חברים. אף אחד לא בזכות דיבור. חבר הכנסת אלקין פספס את הנימוק הראשון. זה היה הנימוק השני. אף אחד לא בזכות דיבור. בבקשה, חבר הכנסת אלקין. תודה רבה. קודם כול, אני חושב שיש פה אירוע מעניין שלממשלה יש בכלל עמדה לאיזו ועדה זה הולך בכנסת. בדרך כלל, זה לא מקובל. זה תהליך פנימי של הכנסת,

ולכן אני מופתע מזה שאתם מביעים עמדה, ועוד בדרך שאתם מציעים ועדה שלא קשורה לעניין בכלל. קראתי את המכתב של מנהל הוועדה בשם יושב-ראש הוועדה, ואין במכתב נימוק אחד למה הוא רוצה את זה. כתוב: זאת דעתו של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון,

כדי לקדם את העניין כמה שיותר מהר. אין לי ספק, שגם יושב-ראש ועדת המדע רוצה לקדם את זה כמה שיותר מהר, ובטח יושב-ראש הוועדה למעמד האישה. אלקין - - - מעכב את אזרחי ישראל.

מי עיכב - - - כמה זה עניין אתכם בכנסת הקודמת. וואוו. כן, ביסמוט, זה ממש עניין אותך בפעם הקודמת. שמענו אותך באולפן שישי מגן על העיכוב. ממש תקפת את העיכוב של חברי האופוזיציה באולפן שישי. באמת. אני אתחיל לקרוא לסדר. ישבת שבוע-שבוע ותקפת, ועמדת על כך שאזרחי מדינת ישראל תהיה להם יכולת לקבל ויזה. אני שמעתי אותך והשתאיתי.

איזה בדיוק? ממך ודיוק זה מזרח ומערב. אבל יש הבדל אחד גדול - - - חבר הכנסת ביסמוט. לא, אני רוצה לענות. לא, אתה לא עונה לו.

חבר הכנסת שירי, קריאה ראשונה.

לא, למה אתה לא בפוזיציה בכלל. בועז ביסמוט, אם אתה היית עורך את ישראל היום - - - ברור שאני בפוזיציה. חבר הכנסת טור פז, קריאה ראשונה.

אם אתה היית עורך ישראל היום - - - חבר הכנסת טור פז,

- - - חבר הכנסת טור פז, קריאה שלישית. חבר הכנסת ביסמוט קריאה שנייה,

בבקשה.

הוא לא דיבר. אמרתי שלוש פעמים.

לא מקשיב כי אתה מדבר בלי רשות.

דווקא קינלי הכי שקט פה. זה בכלל ולדי שדיבר. לדעתי, זאת פעם ראשונה שחבר הכנסת טור פז מורחק מדיון.

לא. תני כבוד. איך טור פז בחוץ ונאור עדיין פה?

אני אומר לך, אתה לא מקשיב. תישאר, אתה בקריאה שנייה, ותקשיב לי כשאני קורא

וואיי, וואיי, מזל שטלי לא

רוצים שוועדה אחרת תטפל בזכויות האדם פה ולא דווקא ועדת החוקה? יכול להיות שזה רצונו של יושב-ראש ועדת החוקה. הוא מוותר. אבל למה ועדת החוץ והביטחון?

אתם רוצים לקיים דיון בדלתיים סגורות על החוק הזה? אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר.

לעזור לזה - - - יש ועדה. הינה, יש ועדה. יושב פה יושב-ראש ועדה לביטחון לאומי,

אם כבר מזיזים את זה מוועדת החוקה, למה לא אליו? מה הקשר של זה לוועדת חוץ וביטחון? אגב, היא ועדה עמוסה, וזה לא נכון. מי שטוען פה לא יודע. הם מוכנים לפנות זמן - - - חבר הכנסת סעדה. - - - אני לא שמתי לב שזאת ועדה לא עמוסה. עמוסה מאוד.

יש המון דברים שהיא צריכה לטפל בהם. אני מבין שכל בעיות חוץ וביטחון כבר נפתרו. זאב, משפט סיום, בבקשה. שנייה. אני רק מנסה בינתיים להבין בכלל מה ההיגיון מאחורי ההצעה הזאת. חשוב מאוד לפני הדיון,

לשמוע מה עמדתו של הייעוץ המשפטי של הכנסת, באיזו ועדה זה צריך להיות. אם יש מחלוקת כזאת, בדרך כלל מקשיבים לייעוץ המשפטי של הכנסת.

חבר הכנסת טור פז, בבקשה.

מה העמדה של הייעוץ המשפטי? בסוף, לפני שנצביע.

אמרתי מה העמדה. אמרתי, ועדת החוקה.

ארבל, אתם חושבים שוועדה אחרת או ועדת החוקה? העניין הוא שוועדת החוקה זאת הוועדה שצריכה לדון. ולמה? כי זאת הוועדה שמתאימה לדון בחקיקה מהסוג הזה. ואם כבר רוצים להעביר את זה משם, לאן הייתם ממליצים? לעמדתנו, העברה לא לוועדה המתאימה הגם שאינה רצויה כי רצוי לפעול לפי הוראות התקנון והתקדימים היא אפשרית. היא לא פגם בהליך החקיקה.

וזה גם דבר שאמרנו פה הרבה פעמים, עומס של ועדה לא אמור להיות סיבה להעביר הצעת חוק לא לוועדה המתאימה. המלצתנו תמיד תהיה להעביר לוועדה המתאימה. אבל אם כבר מוציאים את זה מוועדת החוקה, האם ועדת חוץ וביטחון היא המתאימה ביותר הבאה בתור לדבר הזה? אין הבאה בתור. זה חוק של - - - זה חוק נטו של ועדת החוקה.

חבר הכנסת טור פז, בבקשה. בוקר טוב, לא שמעתי את דבריה של ארבל לפני כן, אבל בהיגיון הבריא אני אומר שהדיון הזה, הנושא הזה צריך לשבת בוועדת החוקה. כמי שמבלה שם לא מעט שעות, אני חייב לומר שדי מטריד אותי הניסיון הזה, להעביר מוועדת החוקה נושאים לוועדות אחרות, ובעצם לפנות את הוועדה הזאת לנושאים אחרים. אני חושב שזה נושא קלאסי לוועדת החוקה. הוועדה הזאת נולדה בדיוק כדי לדון באירועים מהסוג הזה, שהם חקיקתיים במובהק. אני גם אומר כאן, אני חשתי פגוע בכנסת הקודמת, כשמסיבות לא ענייניות לא הצלחנו להעביר את הנושא הזה. אני חושב שהוא נושא חשוב מאוד לאזרחי ישראל. אומנם הייתי פטור מוויזה בתור אזרח אמריקני, אבל ויתרתי עליה כשנכנסתי לכנסת. איך אתה יודע שזה היה מסיבות לא ענייניות? אתה יודע מה? אתה צודק. חבר הכנסת אלקין, אולי אני צריך לדון לכף זכות. הרי הליכוד אמר שזה חוק נוראי,

חבר הכנסת אלקין, אתה סיימת את זכות הדיבור שלך. הוא עוזר לי. אל תפריע לו. קריאות ביניים מותר.

העובדה שוועדת החוקה מפנה את סדר-היום שלה מהדברים העיקריים שהיא צריכה לדון בהם, ודנה בדברים שהם לא רק נתונים במחלוקת קשה, אלא באמת בסדרי דיון שלא מקובלים על הייעוץ המשפטי של הוועדה הייעוץ המשפטי של הוועדה אומר שסדרי הדיון שלהם לא נכונים. היא מפנה את סדר-היום ההגיוני, הנכון לטובת אזרחי ישראל, ולוקחת דברים אחרים שהם, מה להגיד, גם לא לטובת אזרחי ישראל, לפחות לטעמי ולטעמם של רבים, וגם בסדרי דיון לא הגונים. הסעיף הזה מבטא את העיוות שמתרחש כרגע שתי קומות מתחתינו. העיוות הוא שבעצם עוסקים בחוק-יסוד: השפיטה, ובדברים שאולי עוד נגיע אליהם, ולא עוסקים בדברים החשובים באמת. זה מה שמטריד את אזרחי ישראל. אני חושב שהנושא הזה צריך לחזור לוועדת החוקה, ומאוד ברור שזה נושא משמעותי עבור האזרח. האזרח צריך לקבל את מה שמגיע לו, ולא את מה שחבר הכנסת רוטמן חושב.

אדוני היושב-ראש, אחד הפקידים מרשות האוכלוסין אמר שיש שלושה חוקים. כמו שהוא התבטא, מאחר ואין זמן בוועדת החוקה, אני מניחה ששלושתם יגיעו לכאן. לא, אחד לפנים. מתחיל עכשיו. זאת אומרת, מתחילים לערבב. אין היגיון לדון בכולם - - - הם מתכתבים אחד עם השני.

מה, צריך לעשות באותה שעה ובאותה שנייה?

אבל הם מתכתבים אחד עם השני, לפחות באותה - - - הם מתחילים מהשבוע עד לסוף מרץ. ועדות הכנסת הן ועדות מקצועיות. יש להן מהות, יש להן תכלית. אני לא מבינה למה אמרה את זה גם עורכת הדין ארבל מעבירים מוועדה לוועדה. אני חברה בוועדה שנקראת מיזמים ציבוריים. אתמול דנו במשך שעה וחצי על תיקון פקודת מס הכנסה. כששאלתי למה לא בכספים, אמרו לי: כי ככה. זאת אומרת, זה כמו תחנת מוניות. מי פנוי לדון בפקודת מס הכנסה?

אנחנו דנו במיזמים ציבוריים בתיקון פקודת מס הכנסה. לשאלתי לא קיבלתי תשובה סדורה. אבל אני בכל זאת רוצה לצטט מתוך תקנון הכנסת, מחלק ח' של ועדות הכנסת. כתוב בסעיף 100(4): ועדת החוץ והביטחון דנה במדיניות חוץ של המדינה, כוחותיה המזוינים וביטחונה.

אם רוצים להעביר סעיף שהוא לא בתחום התוכן של הוועדה, אני מניחה שצריך לתקן את תקנון הכנסת. אני אשמח לשמוע את חוות הדעת המשפטית, למה בעצם לא נדרש כאן תיקון של תקנון הכנסת, כי תקנון הכנסת מגדיר מפורשות מה תחום העיסוק של כל ועדה וועדה. תודה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש,

אני מבין שהממשלה והכנסת - - - אני רק רוצה להגיד לך, הסיבה היא לא העומס בוועדות. הסיבה היא הדחיפות להגיע ליעד, להגיע לוויזות. אם נעשה את זה באותה ועדה, לא נגיע לוויזות. אז שוועדת החוקה תפנה את הזמן ותדון בזה.

איפה היו כל הטיעונים האלה לפני שמונה חודשים? איפה הדחיפות הייתה לפני שמונה חודשים?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפני שמונה חודשים אתם הייתם. מה זה: איפה זה היה? ולא היה דחוף לך? חבר הכנסת שירי, חבר הכנסת אזולאי. בבקשה, ולדימיר. תודה. אני מתחיל מהתחלה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. קודם כול, אני מבין שהממשלה והכנסת נכנסות פה ללוח זמנים מאוד מאוד לחוץ וצפוף, וצריך להבין מדוע. סיעת הליכוד והשותפים שלה בקדנציה הקודמת ובתקופת הבחירות, בתקופה של ועדת ההסכמות, סירבו להעביר את החוק הזה. אני זוכר את חבר הכנסת קיש, שיום שר החינוך, זועק כיצד אנחנו יכולים לקדם את ההצעה, שלכאורה פוגעת בזכויות הפרט. מכיוון שאנחנו מדברים על זכויות הפרט, גם ההיגיון, גם הרציונל וגם תקנון הכנסת מגדירים באופן מאוד ברור שהוועדה הסטטוטורית, שעוסקת בזכויות הפרט, היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מבין שוועדת החוקה, חוק ומשפט עוסקת היום פחות בהגנה על זכויות הפרט, אלא הורסת את זכויות הפרט, ועדיין אני מתעקש שאנחנו ניצמד

לרציונל ולתקנון הכנסת, ונאשר את החוק החשוב הזה.

אנחנו כולנו, חבר הכנסת סעדה, רוצים לעזור לאזרחי ישראל.

רצינו לעזור גם בקדנציה הקודמת, אבל לא נתתם לנו.

אנחנו נתקן את זה עכשיו, יחד איתכם. ולדימיר, לא היה לכם רוב? אבל במסגרת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

חבר הכנסת נאור שירי. לדלג? לא, חס וחלילה. הייתי מרוכז במשהו אחר. אני מתנצל. קודם כול, אני מרגיש שיש פה דחיפות היום. אני כאילו מרגיש שאנחנו מאוד מתקתקים. באנו לעבוד.

מי אמר באנו לעבוד? בתור חבר הכנסת היחיד שעבד פה גם בכנסת הקודמת, לפחות אתה יכול להגיד את זה. היו 28 שלא הגיעו. גם בכנסת הנוכחית אופיר עובד. ראשון בדירוג חברי הכנסת בנוכחות. החלפת את מקלב, וזה אירוע. מקלב סגן שר, אז יש לו עכשיו אחריות - - - יש נסיבות מקלות.

למרות שהוא לא היה אתמול במסיבת העיתונאים. מקלב זה מינוי של אופיר כץ.

אופיר, אתה רואה מה קורה למי שנמצא יותר זמן? משאירים אותו פה. משאירים אותו פה. תיזהר. תאמין לי, אני עברתי את החוויה הזאת. מניסיון. אתה צריך לחשוב איך יוצאים מהמשבצת. קודם כול, מחמאות על היותך חבר הכנסת המצטיין. אני לא יכול לפספס את זה. אני לא מבין את הדחיפות. האמת, זאב, ביקשתי להישאר פה. זה בזכותי? אמרת, תהיה חונך לחברי הכנסת הצעירים. אני לא מבין איך לא היו פושים ברגע שעברת את מקלב בנוכחות. באמת עברת אותו?

הוא ראשון. מהקואליציה ומהאופוזיציה? הכול. אופיר כץ ראשון בפער. בוא נעשה סדר, את מקלב אני כבר עברתי, והפעם אופיר עבר אותי. למה אתה חייב תמיד להכניס את עצמך?

כי אני רואה אותך, שירי. זה שנשאר חבר כנסת אחד בש"ס שגם עובד,

זה - - - לא,

בש"ס זה חיילים כולם. ש"ס זה חיילים כולם? לא הייתי משתמש בביטוי הזה חיילים כולם. לא חיילים דווקא, עזוב. רק להגיד לך, שאצלך כל דבר חיילים למשהו. השאלה באיזה צבא. זאת שאלה שלך. כשאומרים לי חייל, אני יודע למה אני חייל חייל בסדיר, עם קבע ואז מילואים. אני בזכות דיבור. יש אצלנו - - - שלמדו תורה, וזה בסדר גמור. גפני אמר שצבא - - - יותר מאשר באוהל סיירים.

חברים, תנו לנאור לדבר, בבקשה. אני דווקא שמח על הדיון. ידעתי.

עשיתי את שניהם, וזה לא אותו הדבר. סבבה, תודה רבה. קודם כול, אני לא מבין את הדחיפות, אבל נניח ואני זורם עם הדחיפות. אני גם רואה פה איזו מגמה אנחנו עומדים להעביר דברים בשלושה סעיפים שבעיניי אני לא מתיימר לדבר בשם יושב-ראש הוועדה, אבל אולי אני אגיד שאני חושב שאולי גם הוועדה לביטחון לאומי, יש פה איזה קטע או משהו שאנחנו רואים, שכאילו לוקחים דברים שאמורים להיות בוועדה, נכון שיהיו בוועדה. הסכמנו שהוועדה הזאת צריכה לקום ויש לה תכלית מסוימת, בטח נוכח המציאות בחברה הישראלית, כשיש קושי מאוד גדול למגר את הפשיעה ולהגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי ותושבות מדינת ישראל. אבל אני שם את זה בצד. אולי ועדת החוקה תכננה כמה סיורים במאפיות ואין לה זמן לדון? הוועדה היחידה שביקשתי להיות בה, ואני שמח שהיא ניתנה לי, היא הוועדה לביטחון לאומי. לא חשבת שתעסוק בפיתות. בואו נגיד, לקח זמן להקים ואני מבין שהיו גם כמה פרוצדורות.

לא תואם לנו שום סיור, לא במאפיות ולא בחיתוכים לקבנוס.

במאפיות תבקשו. בינתיים המאפיות נסגרות. זאת הרפורמה הכי משמעותית כרגע בתחום של ביטחון פנים, אז תבקשו סיור. אני מרגיש כאילו לוקחים מהוועדה הזאת, וגם לא ברור לי למה. הרי יש רציונל מאוד מאוד מסוים לתת למשטרה את הכלים, את הדברים שנוגעים למשטרה.

אני לא מצליח להבין כל כך למה אנחנו רוצים להעביר את זה, מה גם שהבנו עכשיו, שיש עניינים של סדר-יום והיכולת לקדם מהר מתוך רציונל אמיתי, שאנחנו כן רוצים לקדם את זה.

ועדת חוץ וביטחון היא מהוועדות - - העמוסות ביותר. החשובות. שם ייערך דיון מעמיק, דיון יסודי.

היא אינה עוסקת בזכויות הפרט. אני מסכים איתך לחלוטין, יש לי בעיה עם הוועדה. אני מבקשת התייחסות של עורכת הדין ארבל לתיקון התקנון שנדרש,

יש כוונה לקיים את הדיון הזה בדלתיים סגורות? אלקין, אתה - - - הערה. הערה, הערה, אבל אתה - - - תחכה ותשאל. ועדת חוץ וביטחון מתנהלת לרוב בדלתיים סגורות.

אני לא מקבל זימונים לוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שבטח ובטח כשהיא עוסקת בזכויות הפרט של תושבי ותושבות מדינת ישראל, ראוי שהדיון יתקיים אצל מי שאחראי על האכיפה, ועל הפגיעה המסוימת בזכויות הפרט,

כולנו מסכימים שיש רציונל גדול יותר כדי לאפשר את הפגיעה הזאת. מנהל הוועדה פה, אולי נשמע אותו. זאב, אתה מפריע. לא, אני לא צריך לשמוע את מנהל הוועדה. הוא חתום על הבקשה. אלקין, התמימות שלך לפעמים הורגת אותי. בבקשה, שירי. בהרבה דברים האשימו אותו, אבל לא בתמימות. אני חושב שדווקא אתה, אופיר,

לעמוד על זה שהדיון יהיה בוועדה לביטחון לאומי, אבל פעם שהחלטנו שזה עובר אתם החלטתם, אני אצביע נגד לוועדת חוץ וביטחון, האם זה יהיה בדלתיים סגורות או פתוחות? אני אבדוק ואני

לא הבנתי את התשובה של עורכת הדין לגבי תיקון התקנון. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אתה יכול לענות לפחות על השאלה שנשאלה האם הסיבה להעביר לחוץ וביטחון היא,

כי מתכוונים לדון גם בדלתיים סגורות? היא לא שונה בעניין הזה. דיני החקיקה הם,

בדלתיים פתוחות בוועדת חוץ וביטחון. השאלה אם יש פה - - - לא, אין כוונה כזאת. - - - לעשות שם דיון שהוא סגור כולו או חלקו - - - אני לא מכיר כוונה כזאת. העבירו את זה לשם לא בשביל - - - הדברים צריכים להיאמר. אוקיי, נאמרו. חבר הכנסת דוידסון. נאמרו לא בבהירות. בוועדה הזאת יש הכי הרבה חברים, ועוד ממלא מקום על כל חבר. רק קול אחד שיבקש זכות דיבור, זה פי עשר יותר זמן מוועדה - - - אנחנו רוצים שכמה שיותר חברי כנסת יהיו בתהליך החשוב הזה. בבקשה, חבר הכנסת דוידסון. קודם כול, נתחיל עם זה שיושבים פה חברי כנסת חדשים ועוזרים חדשים. לא תאמינו האופוזיציה, שהיום היא קואליציה, התנגדה לקידום החוק הזה. התנגדה בכנסת, בממשלה, בכל מקום שהם ישבו. בממשלה הם לא ישבו. סליחה, בכנסת. היא התנגדה לקידום החוק הזה למען תושבי מדינת ישראל, למען קבלת הוויזה. בעוד מספר ימים

שהיא התנגדה גם לקידום חוק המטרו. אנחנו יושבים פה ושומעים שטיפול באלימות בבתי החולים יטפלו בזה משרד הבריאות, שלא יודעים לטפל בזה. אני לא מבין למה צביקה יושב פה בשקט, אני לא מכיר אותו כזה.

אתה בן אדם שתמיד אומר את דבריו, והוועדה שלך היא ועדה סופר-חשובה. אבל איך הוא יודע מה יצלמו בפעם הבאה - - - צביקה לא כזה. תאמין לי, גם לא לפני המצלמות. אני מכיר את צביקה, צביקה איש רציני. הנושא של אלימות בבתי החולים - - כשהוא לא מציע לאסור את ראשי האופוזיציה. - - חייב להיות אצלך בוועדה. אנחנו מגלים היום שמדינת ישראל הפכה להיות שווייץ, שוועדת חוץ וביטחון פנויה. היה פה קודם גיל, מרשות האוכלוסין, ואמר יצאו לו מילים מהפה הוועדה מקבלת את הדיון הזה כי היא פנויה. זה מה שהוא אמר. אגב, זאת ההודעה הכי תמוהה ששמעתי מפקיד בכיר. ועדת חוץ וביטחון יש לה מומחיות בכל מה שקשור לקשרי חוץ, לקשרי מדינה.

בזכויות הפרט? הטיעון שלכם הוא - - - אתם אמרתם שהבעיה של החוק - - - אופיר, אני לא יודע איך אנחנו יכולים למהר עם קידום החוק הזה.

לא שמנו אותו בוועדה - - - אופיר, כל מה שתגיד וכל מה שיגידו זה לא משנה. עמד פה בן אדם מרשות האוכלוסין, ואמר שהדיון הולך לוועדת חוץ וביטחון כי היא פנויה. זה מה שהוא אמר אז אני רגוע. אני רגוע יש לנו שלום אזורי, אין לנו בעיות עם עזה ואין לנו בעיות עם השטחים. וכל המדינות שמקיפות אותנו שולחות לנו פרחים בכל בוקר.

אנחנו יכולים לסגור את הצבא. אין צורך בצה"ל, כי ועדת חוץ וביטחון פנויה, והיא תדון בנושא הוויזות. הזיה, הזיה. תנסו להיכנס לוועדת חוץ וביטחון לא תוכלו להיכנס. באמת, אדוני היושב-ראש, זה יותר הזיה מהנושא הקודם. איך דבר כזה קורה? הנושא של הוועדות זה המשך למה שקורה בממשלה. אנחנו חודש וחצי לקיום הממשלה, והדברים היחידים שאתם דנים בהם הם סמכויות פרסונליות לאנשים. מעבירים את המשרד הזה לזה, והיום שמעתי שאמסלם מקבל את זה - - - תודה,

מתי תתחילו לעבוד למען האזרחים? מתי זה יקרה?

שרון ניר, בבקשה. בממשלה הבאה. הערה קטנה, כל הכבוד לך שאתה עומד על זכותנו לדבר. למרות הלחץ הזה, כל הכבוד שאתה עומד על זכותנו לדבר. אני שם לב כמה לחץ יש עליך כדי לתקתק הצבעות היום. בבקשה, שרון. אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני רוצה לברך אותך.

אני שמחה שאני חברה בוועדת הכנסת, יש לי הזדמנות ללמוד מהטובים ביותר. אתה אוחז פה בהגאים במציאות סופר-מורכבת, בניסיון לנתב את העבודה בתוך הכנסת.

אני רוצה להגיד לך, קודם כול, שאפו. אני שמחה שאני כאן, והרשה לי להשיא לך עצה. אני חברה בוועדת חוץ וביטחון, ואגב, גם

מרגע שנכנסתי לכנסת אני רואה שם דיונים סופר-חשובים ומהותיים על המציאות הביטחונית. בשונה ממה שאמר חברי סימון, היא סופר-סופר מורכבת, ולא צריך להזכיר לכולם את המצב, בטח לא המצב בגזרת יהודה ושומרון, בטח לא את שני הפיגועים שהיו פה בשבועיים האחרונים, ואת הסקירות שאנחנו מקבלים כולנו השכם והערב גם בצריכת אקטואליה, ולא רק בוועדת חוץ וביטחון בהקשרים האלה, ואת ההשפעה הבין זירתית. אני מסתכלת על הממשלה הזאת ורוצה להאמין, שבראש סדר העדיפויות שלה יש ביטחון. זה הדבר הכי מתבקש,

במיוחד לאור העובדה שזאת ממשלת ימין מלא על מלא. לכן אני אומרת, שהניסיון להכניס דבר כזה, שהוא מין בשאינו מינו צריך להגיד את זה ביושר לוועדת חוץ וביטחון, בעיניי פסול מעיקרו. זה דבר לא נכון. מנגד, אני חושבת שאתה, כיושב-ראש ועדת הכנסת רואה את כל המורכבויות, מבין שהנושא הזה סופר-קלאסי לוועדת חוקה. עם כל ריצת האמוק הזאת לשנות את חוק השפיטה, יש בסוף את היום-יום, שאנחנו צריכים לקיים פה. לא אפשרתם לממשלה הקודמת לקיים את היום-יום, לא אפשרתם לממשלה הקודמת להעביר את חוק הוויזות, לפחות אתם בעצמכם תנהלו את זה בצורה ראויה. תנו עדיפות לחוק החשוב הזה עבור אזרחי מדינת ישראל לוועדת חוקה. זה הדבר הראשון שמתבקש, אדוני היושב-ראש.

אופיר, אפשר רק שאלת ביניים? כשלא אפשרתם, הם לא היו קואליציה שהיה לה רוב? חייבים אותנו. מה זה לא אפשרתם?

לא הבנתי, העזרה שלך לתושבי מדינת ישראל תלויה בקואליציה או באופוזיציה? לא הבנתי מה אתה אומר. אם אתה באופוזיציה, אז אתה נגד מדינת ישראל? - - - ינון, חבר הכנסת אזולאי. האם העזרה שלך לתושבי מדינת ישראל תלויה בהיותך אופוזיציה או קואליציה? חבר הכנסת שירי, ינון אזולאי וזאב אלקין.

למה אתה לא קורא לחבר הכנסת אזולאי? יש לי תשובה. כי לרוב הוא בחור מסודר. לא, אתה לא בזכות דיבור, זאב.

אני ביקשתי שתענו לי - - - ינון אזולאי,

תשאלו, אנחנו נענה. חבר הכנסת פורר, בבקשה.

חבר הכנסת כץ, שאתה נותן לי את רשות הדיבור מהר יחסית. אני צריך לנהל ועדה. שתי נקודות קצרות, והראשונה גם בהתייחס לדברים שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי. אני יכול לתת דוגמה לחקיקה נוספת שהאופוזיציה לא אפשרה, ואני מניח שחבר הכנסת אזולאי יודע, שברגע שכנסת יוצאת לבחירות, יש דבר שנקרא ועדת הסכמות. אני מניח שבפעם הבאה שנצא לבחירות, אחרי שתבטלו את בג"ץ, תבטלו גם את ועדת ההסכמות כי לא תצטרכו. גם ככה אתם תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים. - - - פורר, היו בחירות. זה השלב הבא שלך. בדיוק. אתה צודק, זאת המטרה שלכם. בעניין הזה אני לא מסכים איתך, חבר הכנסת בליאק. הם לא יבטלו בחירות. גם בסוריה יש בחירות וגם אצל סדאם חוסיין יש בחירות. הכול בסדר.

היה לנו כזה שר אוצר, אם אתה זוכר. תגיד תודה לשר האוצר, שהשאיר לך כלכלה כזאת. חברי הכנסת קלנר וינון אזולאי, סעדה, תנו לו לדבר. - - - 10 מיליארד שקלים בקופה. תנו לחבר הכנסת פורר לדבר, בבקשה. יש מונח בכנסת שנקרא ועדת הסכמות. רק אתמול קיימנו דיון בוועדת העלייה והקליטה על כך שישנם עולים פנסיונרים, שלא יכולים לקבל את הפנסיה שמגיעה להם מרוסיה, והייתה אמור להגיע דרך ביטוח לאומי. מצאנו לזה פתרון בממשלה הקודמת, ובחודש ספטמבר הייתה בעיה ונפתרה תקציבית. נדרשה ועדת הסכמות, אבל גם כאן, על גבם של הפנסיונרים, לא אפשרתם בוועדת ההסכמות לדון בזה בוועדת העבודה והרווחה, כדי שאנשים יוכלו לקבל את הפנסיה שלהם, כמה מאות שקלים בודדים. כשאתה שואל למה צריכים, לפעמים צריכים קואליציה ואופוזיציה,

ואופוזיציה צריכה להסכים בוועדת הסכמות. לעניין הסעיף עצמו, בסופן של יום, ועדות הכנסת מוחלקות עם סמכויות. החלוקה הזאת לא נעשתה רק כדי שלכל אחד יהיה מה לעשות, היא נעשתה כי יש גם עניין של מומחיות. יש מומחיות שרוכשת הלשכה המשפטית בתחום והיועצים המשפטיים בתחום, וניהול הוועדה, וידע שעובר מדיון לדיון, ודיונים שהתקיימו ולא התקיימו. הסיפור של חוק סדר הדין הפלילי הוא בליבת העשייה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ולכן, העברה של זה לוועדת חוץ וביטחון זה מין בשאינו מינו. זה פשוט לא המקום שזה יהיה שם. גם ברמה המקצועית, כדי להוציא מתחת לידיים של הוועדה חוק כמו שצריך, בצורה טובה ומקצועית, צריך שהצוות המקצועי הרלוונטי יטפל בזה.

ההעברה שאתם רוצים לעשות מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדת חוץ וביטחון מעלה גם תהיות ושאלות. גם החוק שיצא, כנראה יצא פחות טוב.

אנחנו מתנגדים מכל וכל להעברה הזאת, ואני מקווה שתתעשתו, ולא רק בעניין הזה. תודה, עודד. דברים יוצאים מן הלב. תאמין לי, באמת. ואליד אל הואשלה, בבקשה. אנחנו נשמח להעביר את הצעת החוק הזאת לוועדת ביטחון הפנים, כי יש לנו ייצוג שם ואנחנו רוצים להשמיע גם את ההערות שלנו בוועדה. בוועדת חוץ וביטחון אין לנו ייצוג. אם כך, מי בעד? שנייה, התייעצות. אני מבקשת התייעצות סיעתית. מה זה הדבר הזה? אדוני היושב-ראש, אני מבקשת התייעצות סיעתית. בבקשה, עד 9:26. (הישיבה נפסקה בשעה 09:21 ונתחדשה בשעה 09:26.) אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ההעברה מוועדת חוקה לוועדת חוץ וביטחון? כולם חברי ועדה? מה קרה, גם לשאול אסור?

כמה קולות יש לכל צד? יש אנשים שהצביעו בלי אישור, לדעתי. מי חבר ועדה? כולם הרימו יד. זאת הצבעה ראשונה, טוב שאנחנו פה כדי לדייק גם את זה. מזל שאנחנו פה. חברי ועדה כולם מרימים יד.

אני חושב שגם בוועדה לבחירת שופטים - - - כולם ירימו יד. חברי ועדה וממלאי מקום, מי בעד? הצבעה ההעברה אושרה. בואו נצביע לפי שמות, ואז זה יהיה מסודר. אני מבקש שמית, שמית. הליכוד

ש"ס 2. מש"ס הצביעו כרגע שלושה. אני לא מבין. אפשר הצבעה חוזרת? אולי מישהו מכם הצביע?

די, די להאשים את האופוזיציה גם בזה. אתם לא יודעים להרים את היד בזמן, גם האופוזיציה אשמה בזה. בבקשה, אני מתחיל שמית. אופיר כץ בעד, ביסמוט בעד, משה סעדה בעד, אריאל קלנר

עמית הלוי בעד, מירב בן ארי מי מחליף אותה? אני מחליף את מירב, ואני

בועז טופורובסקי מי מחליף אותו? טור פז מחליף. נגד. מתן כהנא אין להם, זאב אלקין נגד, ינון אזולאי בעד; משה ארבל

שמחה רוטמן. אני מחליף אותו. בעד. צביקה פוגל בעד, שרון ניר לא נמצאת, ואליד טאהא ואליד אל הואשלה מחליף אותו.

הרשימה הערבית המאוחדת): נגד. אחמד טיבי לא נמצא. אם כך, 10 בעד, 4 נגד. ההצעה התקבלה. רוויזיה, רוויזיה. יש רוויזיה גם על הסעיף הראשון.

בסדר-היום. היועצת המשפטית של הוועדה לא ענתה לי, לגבי תיקון התקנון. האמת שהתייחסתי לזה בתחילת הדיון. לגבי כל הצעת חוק, תמיד תהיה המלצה של הלשכה המשפטית מה הוועדה המתאימה שבה היא תידון, לפי סמכויות הוועדות, לפי התקדימים, איזו ועדה עסקה בעניינים האלה בעבר. המלצתנו תמיד תהיה להעביר לוועדה המתאימה. לפעמים ההמלצה תהיה חזקה יותר, במובן זה שכבר יש נושא כזה עכשיו על סדר-היום של הוועדה, או רק לאחרונה היה. לפעמים אנחנו נגיד שזאת הוועדה המתאימה, אבל יש גם ועדות אחרות שיכולות לדון.

אנחנו תמיד נגיד מה הוועדה ונמליץ לוועדת הכנסת לנהוג בהתאם.

זה לא דבר נדיר שוועדת הכנסת או המליאה מחליטות להעביר הצעת חוק לא לוועדה המתאימה לפי התקנון והתקדימים. זה לא דורש תיקון תקנון? לא, זה לא דורש תיקון תקנון. כל הוועדות יכולות לדון למעשה בכל הצעות החוק, וזה לא יהיה פגם

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023; 2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש, תיקון מס' 68 והוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023; 3. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023; 4. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה), התשפ"ג-2023; אדוני היושב-ראש,

איך אתה רוצה שנדון בזה כשהחוקים לא לפנינו?

סדר-היום. החוקים עצמם. נעביר לכם עכשיו את החוקים, ושלחתי אותם גם אתמול. לא ראוי להעביר אותם

אני מגיע לדיון בוועדה, החוקים האלה צריכים להיות על השולחן. ההיתממות הזאת עכשיו מאוד מאוד מיותרת,

עכשיו גם אין טאבלט. אופיר, אני ממלא מקום בוועדה ואין לי מושג מה

אלה חוקים עם שני סעיפים, וגם יש הסכמה עליהם. אמרתי שאני אתן שלוש שעות כדי להיות הוגן. איך אתה יודע שיש הסכמה עליהם? כי ראיתי את ההצבעה שלכם בקריאה הראשונה.

אי-אפשר לשנות הצבעה מקריאה ראשונה לשנייה? אפשר. למה אתה קובע לנו? אני לא קובע. גם השיח שלי איתכם לגבי כיצד להביא את זה למליאה וכיצד להביא את זה לפה זה היה גם איתך אני חושב שכן התחשבתי במה שאמרתם, אבל אני לא חייב לקבל את כל מה שאתה אומר, כאילו אנחנו עשינו א', גם אתם חייבים לעשות א'. מצטער, אבל זה לא עובד כך. שלום, איחרת. אתה לא תחסר לשמחה עכשיו? התפללתי פעמיים שחרית. שמחה יסתדר בלעדיך? עשיתי שם כזה רעש - - - לעוד שעה וחצי, אתה אומר. יציאתו של צדיק עושה רושם. פה לא עושים רעש. אני יודע תמיד להוציא את עצמי שנייה לפני שרוטמן מוציא אותי. שירי, תלמד ממני.

אני רואה שלא נרשמו בקשות דיבור.

אנחנו פשוט מחכים לחוקים כדי להבין על מה אנחנו מדברים. יוראי להב הרצנו, בבקשה. אגב, מתי החוקים מגיעים, אדוני היושב-ראש? עכשיו, עכשיו. בבקשה, יוראי. איך נדבר בלי חוקים ביד? אני בוחר להעלות את זה כאן כי זה ועד הבית, ואתה עומד בראש. שנייה, לפני זה. ההצעה שאתה מציע, אפשר אותה כתובה או משהו? הרי זאת טיוטת החלטה שאתה רוצה שנצביע עליה. כן. תסתכל על סדר-היום, הראשון זה הצעת החוק למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. היא מסמיכה את שר המשפטים לאשר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לגבות חוב בגין אי-תשלום קנס לרשות מקומית לזה שעתיים. עד שעתיים, או תהיה שעת הצבעה קבועה? אמרתם שאתם לא רוצים שעת הצבעה קבועה. לא רוצים שעת הצבעה קבועה. בסדר, אני לא קובע שעת הצבעה. גם אמרתם שאתם לא מוכנים, אז ירדתי מזה. רק שנייה, הוא צודק. אני צריך להגיד לכל חוק כמה שעות. הסעיף השני: הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה). זה לגבי אנשים שחייבים שלוש שעות. הסעיף השלישי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, מה שהצבענו במליאה עם החלפנים. גם אתם הבאתם את זה, לגבי דיווח של מעל 50 אלף שקלים

בוועדת מיזמים ציבוריים. זה הדיווח לרשויות המס?

ואם לא עומדים בו, אפשר להתמנות לשר או לא, לפי החוק?

הסעיף הרביעי טיוטת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה) זה מנגנון שחרור מינהלי על תקן הכליאה, מרחב מחייה 3 שעות. לפנות מקום ל - - - בהפגנות. אתה לא צריך להגיד את זה. צריך לפנות. על ארבעת החוקים האלה יש הצבעה שמית אחת לקואליציה ואחת לאופוזיציה.

בדיוק, בדיוק כפי שאתם עשיתם. שעתיים זה גם בדיוק? שעתיים זה גם בדיוק? צביקה, אם יעצרו אותי, בעלי יחנוק אותך. מתעסק עם בעלי, שמכיר אותך טוב, יודע איפה אתה גר. בבקשה, חבר הכנסת יוראי. לא, להבין עוד על ההסדר. האופוזיציה יכולה, מבחינת הסידור של הדוברים, לעשות את זה כהבנתה,

כשמפעילים 98, תמיד נותנים חופש לאופוזיציה לא ללכת לפי סדר ההסתייגויות, אלא לחלק את הזמן כאוות נפשה. גם שלא הגיש הסתייגות?

מי שהגישו הסתייגויות, אבל החלוקה תמיד חופשית בתוך הסיעות. אבל זאת לא חובה. אני מנסה להבין מה ההצעה שמובאת לפה. אני לא רוצה לקבוע את זה עכשיו. אבל זה חלק מסדרי דיון.

מירב נכנסה. אני לא צריך לקבוע את זה עכשיו. - - - אני רוצה להשאיר את זה אחרי - - - אני מנסה להבין מה ההצעה. אלה סדרי דיון, זה חלק מסדרי דיון. אני לא חייב לכתוב את זה. אתה רוצה שנצביע על סדרי דיון. טוב, בסדר. קיבלתי.

המסתייגים יחלקו את זמן ההסתייגויות ביניהם, במסגרת הסכמות שיהיו בין הסיעות ובתוך הסיעות.

אתם תעבירו אלינו רשימת דוברים על פי מסגרת הזמן שקובעת הוועדה.

אופיר, זה במסגרת 98?

זאת ההצעה שלכם ל-98? כן, זאת ההצעה. בבקשה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אדוני, לפני שאני אתייחס לסעיף הרלוונטי - - - מירב, את מצביעה במקומי עכשיו? כן, כן. - - - מה זה מפריע לך? הייתה לי התלבטות אם ללכת לחוקה, כי תהיה לי שם דקה וחצי בממוצע עד ש אני לא יודע אם יפתחו לי בכלל את הדלת. יפתחו, יפתחו.

היית כבר בחוקה?

הנוכחות שלך משרה רוגע על הדיון. תיגש לחוקה.

תתרום מהשלווה הפנימית שלך. אני לא מבין איך הם מנהלים אותך, נאור.

יש לי מנכ"לית אחת בחיים.

יחסית לרמת השתיקה שהשיגו היום מצביקה פוגל,

אני חושב שכל עוד צביקה פוגל שותק, העולם נעצר. אתם לא הבנתם, צביקה מחשב את גודל התאים לנבחרי הציבור, בסדר? יש דילמה האם נבחר ציבור יקבל 5 מטר רבוע או 3. יכול להיות שמגיע לו פחות, כשאנחנו נפנה את כל האסירים המסוכנים. דרך אגב, אומרים שמה שבג"ץ פינה במתקן המסתננים - - - חבר הכנסת קריב, בהקשר הזה, פעם נשיא אוקראינה המכהן, שביקר במקום מסוים, רצה לבדוק את תנאי הכליאה של אחת מהמתנגדות הגדולות שלו, שהייתה כלואה שם. שאלו אותו: למה זה מעניין אותך? הוא אמר: זה הדבר הכי חשוב, כי פעם אני אזדקק לתנאים. זאב-זאב. יושב-ראש הוועדה, אני יכול לקבל את זכות הדיבור,

לא, מכיוון שיוראי להב הרצנו בזכות דיבור. הוא יכול להחליף אותי, אם הוא יסכים?

- - - הוא צריך ללכת לחוקה. סליחה, העניין הזה מצריך התייעצות סיעתית. קח חמש דקות, נתייעץ אם אתה יכול ללכת

חבר הכנסת שירי, בבקשה. תודה רבה, קודם כול, שהסכמת שאני אחליף עם יוראי. תודה, יוראי, אני יודע שזה היה בדמך.

אתה מרגיש שכבר יותר מדי זמן אתה יושב, אז זאת שאלה איך הגעת בכלל למצב שאתה - - - על זה אני רוצה לדבר. אני לא מבין כל כך למה אנחנו צריכים להגיע לדיון הזה כל כך מהר. אם יש כל כך הרבה הסכמות, והרי אמרת בעצמך שיש הסכמות, למה אנחנו צריכים בכלל לתת 98 על זה? זאת שאלה שלא תקבל תשובה. דבר נוסף, אני רוצה לברך את שובו של חבר הכנסת ארבל לכנסת ישראל. הוא גמר לכתוב חוקי יסוד. גלעד קריב, לא להפריע. שאף אחד לא יפריע.

בראיון הראשון שלי שאלו אותי איזה חבר כנסת מהאופוזיציה אני הכי מחבב ומעריך, ואתה היית הבחירה שלי. כמובן, שיניתי אותה כי אז הגשת את חוקי דרעי, אבל זה כבר שלך. יש מאבד עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בשעה אחת. שירי, אתה מתקדם?

אני רוצה להגיד קודם כול לעליזה, את מלחיצה לא רק אותו, את מלחיצה גם אותי. אני אומר. בכל פעם שאת קמה,

אני כאילו נכנס לכוננות פ' פלוס 1. עליזה דווקא מרגיעה אותי. אופיר, הרבה יותר נחמד אצלך מוועדת חוקה. חד- משמעית. אני משבח אותך. אני אגיד לו שהברזת לו.

לשמחה? צעקותיי מהדהדות באוזניו. הוא מתעורר בלילה, רואה גלעד קריב. אני אסיים את הדברים שלי בסעיף הזה, ואני אשמח להרחיב על סעיף ד'. אני מניח שיהיה לנו קצת יותר זמן לדבר על זה, יושב-ראש הוועדה. תהיה יותר ליברלי. זה דיון נפרד. יש לנו זמן עד שזה יגיע, זה בסדר. יוראי, בבקשה. אדוני, לפני שאני אתייחס לגופו של עניין, חשוב לי להעלות את זה פה, כי אתה יושב-ראש ועד הבית, וזה ועד הבית של הבניין. מה שקורה בוועדת חוקה הוא חריג. חברי כנסת מהאופוזיציה נזרקים החוצה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ונפגעת באופן דרמטי הזכות שלנו להשתתף בדיונים, לייצג את הציבור שלנו, ולמלא את השליחות שבשבילה הגענו לבית הזה. זאת מדיניות שאומנם מופעלת כלפי כל חברי האופוזיציה, אבל אני מרגיש שכלפיי היא מופעלת בצורה דרמטית ואקססיבית פעם אחר פעם. חברת הכנסת ברביבאי ואני נזרקנו היום החוצה, רק כי ביקשנו לקבל נוסח שעל בסיסו מתקיים הדיון. שמנהל הוועדה לא הצליח למצוא אותו בטאבלט, ביקשנו שיביאו לנו את זה בדפוס נזרקנו החוצה. בתחילת השבוע, בזמן שאני ברשות דיבור, קטע אותי יושב-הראש, הכתיב לי להתנצל על דברים שאמרתי בזמן רשות הדיבור שלי. השתמשתי במילה עבריינים לגבי מי שמוביל את ההפיכה המשטרית נזרקתי החוצה כי סירבתי לומר את ההכתבה, את ההתנצלות שדרש ממני היושב-ראש.

ניסים ואטורי? לא, זה קרה במליאה. אני מדבר על ועדת חוקה. אני לא יודע זה מופעל,

כלפי כל חברי האופוזיציה. כנראה יש משהו אישי נגדי, אני לא יודע למה. אני לא יודע מה יש לשמחה רוטמן נגדי באופן אישי, אבל הנוכחות שלי מעצבנת אותו. הוא לא מסוגל לשמוע אותי פוצה פה, וכל מילה שאני אומר מובילה לקריאה. פשוט בלתי נסבל.

אדוני יושב-הראש, ביכולת שלי לדבר, לייצג את הציבור ששלח אותי, במיוחד על רקע העובדה שהקהילה שאני מייצג בבית הזה נמצאת תחת איום מפורש. הנוער שלנו בסיכון, הזכויות שלנו בסיכון, החופש שלנו בסיכון, החיים שלנו בסיכון, ועצם העובדה שבוועדה שדנה בחוקים שהם חוקי יסוד, לי לא מתאפשר לומר את הדברים האלה, ואני צריך להגיע לכאן, לוועד הבית של הבניין, כדי לזעוק את זעקתי, היא לא תקינה. אני מבקש גם את ההתייחסות של היועצת המשפטית לכנסת, גם את ההתייחסות שלך.

אמור להבטיח שבכל ועדות הבית יש לנו יכולת לומר את שלנו בלי לחשוש, ללא מורא, כי לשם כך התכנסנו פה. זאת המשמעות של פרלמנט פארלה.

חברת הכנסת דבי ביטון לא נמצאת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק יצא. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. השאלה שלי היא גם אליך, יושב-הראש, אבל גם לייעוץ המשפטי. הטיעון שנשמע פה על הפעלת סעיף 98 הוא בעצם טיעון של זמן, שאומר: 15 בפברואר זה זמן פקיעה של שבעה-שמונה חוקים. אני רוצה לשאול, לצד הזמן שבעצם מונה 90 יום מהשבעת הכנסת, יש פה גם שאלה של מידתיות של ניצול הזמן בזמן הזה. כלומר, אני חושב שהפעלת סעיף 98 צריכה להיות מוצא אחרון שמענו את זה ממך, היועצת המשפטית, כמה פעמים. רק כאשר באמת כלו כל הקיצין והכנסת מיצתה את הזמן שלה באופן אחר. כבר כמה שבועות, סליחה על הביטוי, אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו, של הכנסת, על חוקים שכל מטרתם היא להעביר סמכות משר אחד לשר שני. הקדשנו זמן אני כבר לא זוכר כמה שעות להצעת חוק, שעסקה בשם של משרד, ועוד כל מיני דוגמאות כאלה. אני שואל ברצינות, האם יש מידתיות בהפעלת סעיף 98, כשאין מידתיות בתהליכי החקיקה ובסדרי העדיפויות שלהם? בכל סדר-היום שלנו יש ארבעה חוקים, ועל פניהם אני לא כופר בחשיבות שלהם.

כמחוקקים, גם באופוזיציה, מאוד חשוב שהם יעברו גם פקודת בתי הסוהר. כמו שאמר פה חבר הכנסת קריב, כנראה נצטרך אותם יותר בזמן הקרוב. אני שואל ברצינות, האם באמת סעיף 98 הוא מידתי, כאשר החקיקה לא מידתית? כאשר החקיקה עצמה היא סוג של בזבוז זמן. האם על זה נולד סעיף 98, והאם לא היה נכון להקדיש - - - מסדרי העדיפויות של הכנסת? גם דחינו את החקיקה הפרטית למקסימום דיברנו על זה בנשיאות למקסימום שבוועדות של הכנסות האחרונות.

אם אני לא מפעיל את זה ואנחנו לא מספיקים,

הבנתי, אבל אני שואל אותך למה דחינו את החקיקה הפרטית, והכנסנו חקיקה אחרת שהיא ביזארית,

במידה רבה. לקרוא למשרד לביטחון לאומי המשרד זה מורשת לביטחון לאומי אני כבר לא זוכר את הסעיף. מצד שני, לא עסקנו בחוקים החשובים, אז עכשיו נזכרים, שבוע לפני?

חברת הכנסת מטי צרפתי. אני רוצה לומר שהסבירה עורכת הדין ארבל, שבעצם כל ועדה יכולה לדון בכל חוק, למרות שזה לא במהות העיסוק שלה. אני חושבת שיש גם שאלה בכמה מקרים זה קורה. כשזה קורה שוב ושוב ושוב, יש איזושהי מידת סבירות מילה שאסור לומר בבית הזה כמה פעמים משתמשים בפרקטיקה הזאת. כמו שאמרתי, אני חברה בוועדה שנקראת מיזמים ציבוריים. במיזמים ציבוריים דנו אתמול בחוק פקודת מס הכנסה של החלפנים. שאלתי למה דנים בזה בוועדת מיזמים ציבוריים ולא בוועדת כספים, וקיבלתי תשובה שלא ממש סיפקה אותי. ובכל זאת, המשכנו ודנו. אני רוצה לשבח את היושב-ראש אוהד טל,

ודנו במשך שעה וחצי באמת דיון ענייני, בנועם הליכות ובתרבות שיח. דקה לפני ההצבעה נשלח ווטסאפ, הגיעו כל החברים של הוועדה והצביעו בעד,

כשהם לא היו נוכחים בדיון. כנראה, זה הנוהל התקין. למדנו אתמול שהחוק של החלפנים פקודת מס הכנסה זה חוק שחוקק ב-2013, ולקח חמש שנים להתקין את התקנות. כשנמצאו התקנות, רשות המסים הייתה צריכה לדווח פעמיים בשנה לממשלה על מימוש החוק הזה, ובפועל לא נעשה דיווח. ערב קודם, שלשום, הגיע איזשהו דיווח שלא כלל תשלומים, כלומר הכול היה מאוד מאוד שגוי. הגשנו הסתייגויות, כמובן, וההצעה שהצעתי במסגרת ההסתייגויות היא שניתן עוד שנה אורכה לפני שאנחנו קובעים את זה באופן קבוע. מצאנו גם שיש עוד סייגים בתוך החוק, ונכון היה אולי לבחון תיקון שלו. גם חשבנו שמאחר ולקח חמש שנים להתקין תקנות ושלוש שנים לתת דיווח, הצענו שנה תוספת. כמו שאמרתי, אחרי הווטסאפ כולם הגיעו והצביעו בעד, אבל אני חושבת באמת שאם אנחנו מנסים לעשות משהו מהותי, סעיף 3 בסעיף ג' לקוי.

חבר הכנסת אלקין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להודות לך על זה ששמת חוקים על השולחן. אני לפחות קיבלתי, אני לא יודע מה לגבי שאר חברי הכנסת. זה עוזר להבין על מה אנחנו מדברים.

תבקשי. הינה, ביקשתי קיבלתי. אני מציע שתבקשי, חשוב לדעת.

מחלקים לכולם, לא צריך לבקש. לגבי הסוגיה שאנחנו דנים בה, יש לי כמה הערות. אחת, אתה צודק. כשממש מגיע כבר פג תוקף ואין בררה, הנוהג פה הוא להפעיל סדרי דיון 98. אנחנו עוד לא שם השבוע, כי יש עוד יותר משבוע. זה נגמר ביום רביעי הבא בחצות.

לא הייתה שום סיבה פה להגיע לסדרי דיון, ובטח לא לכאלה. גם אם אני עושה רביעי, שני ושלישי, אני לא מספיק אם אני לא עושה 98. אז תפעיל את סעיף 98 על אחד, לא על ארבעה. חלק מהחוקים שמונחים פה, כמות הזמן שיש שם בהסתייגויות מראש לא כזאת גדולה. יש שבע-שמונה שעות, ויכולנו לקיים דיון כסדרו, בלי הפעלה של 98. אין שום סכנה לפגי תוקף. אני מעיר את זה פה לפרוטוקול. ברור שאפשר לעשות 98 על כל מה שרוצים ובכמויות. אפשר לבוא בכל שבוע - - - גם כשלכם היה פגי תוקף, עשיתם בדיוק את אותה פעולה. אבל לא בזבזנו את הזמן על חוקים מיותרים. הפעלתם 98 בגלל שבזבזתם את הזמן על חוקים אחרים. על חוקים אחרים, ולא על שינוי שמות של משרדים והעברת תחומי אחריות. למה הבאתם את זה שבוע לפני, בדיוק אותו הדבר? למה הבאתם את ה-98 בדיוק שבוע לפני, כמו שאנחנו עושים?

אין עכשיו חקיקה - - - אנחנו מפריעים עכשיו לחבר הכנסת אלקין. בבקשה. זאת הערה אחת, והיה אפשר לפחות על חלק מהחוקים לא להפעיל 98, או לא להפעיל 98 של שלוש שעות. דבר שני, אני מבין שיש לחץ של פגי תוקף, אבל אני מבין שיש כוונה להביא דברים ביום שני, שלא קשורים לפגי תוקף, כמו הרפורמה,

ודברים אחרים. זה קצת לא מסתדר כי אם יש לחץ, נעביר קודם פגי תוקף. גם ביום שני יגיעו פגי תוקף. אני מבין שגם, אבל מה ההיגיון להפעיל 98 בכזאת כמות, על כמות כזאת של חוקים? אתה אומר: אין לי זמן, עד שזה פג תוקף. אם אין זמן, קודם מעבירים פגי תוקף, ואחרי שנסיים עם כל פגי התוקף נתעסק עם דברים אחרים.

כל מה שאתה אומר, למה אתם עשיתם בדיוק את מה שאנחנו עושים באותם לוחות זמנים, ועם חוק אחד יותר? הינה, אנחנו עומדים ומתנצלים. עכשיו רוצים לתקן את המהלכים בבית הזה או לא?

ממש. אני מגיע לעוד נקודה. אם כל טענתך היא, שאתם עושים מה שאנחנו עשינו, שים לב שפה אתה לא עושה מה שאנחנו עשינו, כי אתה לוקח חוק אחד ונותן בו אפילו פחות משלוש שעות. אני רוצה להציע לך משהו. אתה רוצה להציע לי שעה במקום שעתיים? אנחנו יכולים לקחת בחזרה את השעה הזאת שאתה מחסיר פה, ואני אגיד לך איך לבקש הצבעות שמיות על כל ההצעות לסדר שיש היום על סדר-היום. זה יהיה יותר משעה,

אם על כל הצעה לסדר נבקש הצבעה שמית. אני מציע לך, כדי שלא נעשה את זה זה בדרך כלל לא מקובל בבית, לבקש הצבעות שמיות על הצעות לסדר - - - אתם לא תהיו פה בכלל, בהצעות לסדר. יהיו, יהיו. יש שם שלי, למשל, חבר הכנסת ארבל. תאמין לי שנהיה. אתה יודע ששלמה קרעי עשה לנו שמית לבד? אתה זוכר את זה? מירב בן ארי, אני לא זוכר שנתתי לך זכות דיבור. ועוד עשה על זה גימטריות. רק הזכרתי למשה. גם לו לא נתת זכות דיבור. בבקשה, חבר הכנסת אלקין. אני מציע לך להחזיר את זה לשלוש שעות כמו שאר החוקים, ולא נביא שמיות על הצעות לסדר, ואז באמת תוכל להגיד פה טענותיי ישתתקו שאתה באמת עושה מה שאנחנו עשינו. בסוף, ניקח את השעה הזאת. עדיף לעשות את זה בדרך המלך, בצורה מסודרת, וגם על החוק הזה לתת שלוש שעות של דיון. זאת הצעתי אליך. אני אשקול, כי בהצעות לסדר אנחנו לא תמיד חייבים להצביע בעד, בדברים שאתם רוצים. בדרך כלל - - - אני גם יכול לשנות את שיקול הדעת שלי, וההצעות לסדר שלכם לא יתקדמו. זאת גם אפשרות. כל ההצעות לסדר - - - ההצעות לסדר חוצות קואליציה ואופוזיציה. אני אשקול את בקשתך. זה מעורבב.

עוד משהו, מה עולה היום חוץ מארבעת החוקים האלה?

לגבי מה שעולה, אני בקשר איתכם ואנחנו עושים את זה ביחד, בשיתוף פעולה. לגבי היום, שני ושלישי. עוד לא סגרנו לגבי שני ושלישי. היום אלה יעלו ועוד פיצול. ועוד פיצול, זה מה שרציתי להבין. הפיצול של הוועדה לביטחון לאומי בנושא השיטור העירוני. גם פה יש לי הצעה לאדוני, אם אתם רוצים לקצר וכולי. אני מציע, הרי בנקודות הזמן האלה, כמו שנאמר פה, זה עד שעתיים, עד שלוש שעות, ואנחנו לא חייבים לנצל את כל הזמן. יכול להיות שנחליט בחלק מהחוקים - - - להפתיע אתכם. כן, יכול להיות.

יכול להיות, הכול פתוח. גם אנחנו ניסינו כמה פעמים. לפעמים מצליח, לפעמים לא. אני לא יכול להתחייב שמפלגת העבודה תסכים להבנות בין המחנה הממלכתי ליש עתיד. אנחנו נכנס את כל הסיעה קשה לכנס את כל הסיעה שלנו. באולם ספורט.

נדון, נחשוב. אל תיקחו אותנו כמובנים מאליהם.

חבר הכנסת קריב, במסגרת הפיליבסטר אני כבר למדתי בחודש האחרון, שיש שעות מסוימות שאין קושי לכנס את סיעת העבודה. זה נכון. הבעיה שהנהגת לא מגיעה אף פעם לשם. יש נהגים מחליפים, וזה בסדר אצלנו. להבדיל מש"ס, אנחנו חושבים שאפשר להחליף פה ושם את היושב-ראש - - - - - - מרב מיכאלי לא נמצאת. תשאל אותה מתי בפעם האחרונה היא ראתה בווייז - - - חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה פשוט לא מפסיק להפריע לי. אני לא יודע מה לעשות. לדעתי, אין ש"ס בלי דרעי. הוא בקריאה, בטח. זה הזמן לעלות לשנייה, אדוני, אם אני יכול להמליץ. להעלות הילוך, אתה אומר. אתה יכול להגן על זכותי לדבר, אדוני היושב-ראש?

בבקשה, חשבתי שסיימת. אני לא שולט בהם. בבקשה, זאב.

הם אפילו מודים שהם לא מסכימים להבנות שלנו, אז מה את רוצה, שאני אגיד לו לא להפריע? אני לא שולט על חבר הכנסת קריב. קטונתי. אני מנסה להבין את התמונה הכוללת כמה חוקים פגי תוקף אתם מתכוונים להביא השבוע ובשבוע הבא? שמונה. שמונה בסך הכול, זאת הכמות.

זאת אומרת, כרגע אתם מביאים חצי. מתי הכוונה להביא את הארבעה הנוספים? בשבוע הבא, שני ושלישי. זאת אומרת, יהיה גם בשלישי - - - אם הספקתי בשני,

אני מקווה ששרי הליכוד בעד. אני בעד. השאלה אם שרי ש"ס בעד. זאב, בעניין הזה אנחנו מדברים עדיין בינינו על ההמשך של שבוע הבא.

עוד לא נקבע, אבל בסך הכול מדובר בשמונה. נכון. וארבעה מתוכם יבואו היום בואכה מחר. ברור שזה לוקח אותנו ללילה, לכיוון של מחר. הבנתי את המסגרת.

לסיכום דבריי, כפי שאמרתי, אני חושב שכרגע עוד לא היה צורך בזה השבוע, בטח לא כזה היקף. היינו מתעכבים עוד קצת לתוך יום חמישי, ובלי 98. נחזור להצעה - - - ארבל, קריאה שלישית. מזל טוב. אני מבקש לא להוציא את משה, כי בכל פעם שיש לו זמן פנוי, הוא כותב תיקון לחוק יסוד. זה באמת מפריע.

כי מה שהוא אמר כל כך חמור, שיש לי זכות להוציא אותו. תוציא אותו, אין בעיה. אני חושב שמשה צריך להכין את חוק דרעי הבא, כי אני לא יודע אם הנוכחי יעבור. אולי את הבא כדאי שתכין כבר. אני מבין שבג"ץ עובד אצלכם.

אפשר חוק יסוד לינקי דרעי. עם אריה סיימנו, בואו נעבור לינקי. אדוני היושב-ראש, אני חושב שמגיע יחס מיוחד לחבר הכנסת ארבל היום בוועדה, ואפשר לאפשר לו יותר קריאות ביניים. בקדנציה הסוערת שלו כסגן שר הפנים הוא התגעגע לקריאות ביניים, ועכשיו יש לו יכולת להשלים על כל הקדנציה, לפחות בישיבה הזאת. לסיכומו של דבר, אני חוזר מבחינה מעשית, כי ברור לי שאני לא אצליח לשכנע לא להפעיל את סעיף 98. אני חוזר על ההצעה שלי, גם על החוק הראשון לתת שלוש שעות.

בבקשה, חבר הכנסת גלעד קריב.

אם דרעי הולך גם אתה הולך? בגלל שאין שר. חברי הכנסת טור פז וינון אזולאי. עוד לא התחלתי לדבר. לא, אתם לא מדברים עכשיו. בבקשה, חבר הכנסת קריב. תקשיב, קיבלתי סחרחורת מרוב שרים וסגני שרים. באמת, אצלכם, מה זה? הליך ישר. אנחנו לא ראינו - - - תקשיב, זה לא היה. עקפתם אותנו בסיבוב. חבר הכנסת טור פז, אני מזכיר לך באיזו קריאה אתה. בבקשה. לדבר אחרי חבר הכנסת אלקין, יוצא השכר בהפסדו. מצד אחד, אתה תמיד לומד, אבל מצד שני, הוא לוקח לך את הטיעונים המנצחים. אני לא אחזור על דבריו לגבי הצורך הענייני ב-98. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, יש גבול לכמה אפשר לשלוף את הקלף אבל אתם התחלתם קודם. בסופו של דבר, יש כמה פעמים שאפשר לשלוף את הקלף הזה, ואחריו אתם עומדים למבחן הציבור. במבחן הציבור, איכות החיים בבית הזה ואיכות השירות שהבית הזה נותן לציבור האזרחים, זה המדד המרכזי. לא איך אתם מחזירים לנו. אנחנו לא בגן ילדים אתה פירקת לי את מגדל הקוביות, אז עכשיו אני מפרק לך את ערימת הצעצועים. זה קצת ילדותי. אני אוסיף דבר אחד לעניין סעיף 98, ואני אשמח, גברתי היועצת המשפטית, גם לעמדתך. בסופו של דבר, מעבר לדברים שאמר חבר הכנסת אלקין על 98, השימוש בסעיף 98 צריך להיבחן לאור הנסיבות שבהן אנחנו מתפקדים. בעיניי, יש טעם לפגם, גברתי היועצת המשפטית ואדוני יושב-ראש הוועדה, בהפעלה גורפת של סעיף 98, לפני שהבית הזה דן בחקיקה פרטית. יש גבול כמה כלים הקואליציה יכולה לנצל כדי להאריך את הדיון בבית הזה, את הליכי החקיקה של הצעות החוק הממשלתיות. בעידן שבו אתם עדיין מונעים מאיתנו במסגרת התקנון, אבל העובדה היא שאתם לא מאפשרים להביא חקיקה פרטית השימוש בסעיף 98 צריך להיות עוד יותר במשורה מתמיד. אני מבקש פה את ההתייחסות של היועצת המשפטית לממשלה. היועצת לממשלה לא פה. גם לפה אתם רוצים להביא אותה? לא, זה בסדר. אתם עדיין קצת מקשיבים לחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת.

זה שלב ב' בתוכנית של שר המשפטים.

אנחנו מקשיבים. אני תמיד מקשיב לה. אתם תמיד מקשיבים. וגם עושים. הבעיה אצלכם לא בהקשבה. זה לא הפיצ'ר הבעייתי אצלכם. בכל מקרה, אני אומר שוב ועכשיו לא בקנטרנות, כל עוד לא דנים כאן בחקיקה פרטית, וימי רביעי בעצם הפכו להיות עוד יום חקיקה של הממשלה, בניגוד לנוהג בבית הזה. זה לא בניגוד לנוהג בבית. כל ממשלה, בדרך כלל לוקח לה מעל חודש עד שהיא מתחילה חקיקה פרטית. לא המצאנו שום דבר. אופיר, הטענה שלי היא אחרת. אני לא אומר שהייתם צריכים ולא התחלתם. הטענה שלי, שבתקופה שבה עוד אין חקיקה פרטית, השימוש ב-98 צריך להיות עוד יותר במשורה מתמיד. לכן, אני מצפה מהייעוץ המשפטי באמת להגביל את השימוש בכלי, ובוודאי לא לאפשר אותו אם מקודמות הצעות אחרות שהן לא פגות תוקף.

הדבר השני שאני מבקש לומר, ואני בטוח שחברי הכנסת מש"ס יצטרפו בפעם הזאת לעמדתי. תתפלא, תשמע, משה, אל תכריז הכרזות לפני. גלעד, קדימה. בקובץ של שמונת החוקים שאתם מביאים, נפקד מקומו של חוק אחד שהוא פג תוקף בשבוע הבא, והוא חוק הדיור הציבורי. יש עוד חוק שיוצא מתוקף בשבוע הבא. החוק הזה יגרום ל-50 אלף משפחות בישראל לאבד זכות או פונטציאל לזכות קניינית, שעמדה להם ב-20 השנים האחרונות. פה אנחנו חלוקים, גלעד. אני יודע, בסדר גמור. הינה, אתם רואים, לפעמים יש מחלוקת גם באופוזיציה. אני פונה אליך, ואני אומר לך, אדוני שר השיכון לשעבר, זה דבר אחד לבוא ולומר: אנחנו מחליפים הסדר אחד בהסדר שני. יכול להיות שצריך לעשות - - - גלעד, אנחנו לא נכנסים לדיון של חוק הדיור הציבורי. מה שכן, אני אגיד לך שאני לא מכיר, אני אבחן את זה,

אני רוצה לבקש ממך בקשה, ואני לא אומר את זה בציניות. ממך ומנציגי ש"ס, שהנושא קרוב לליבם, יכול להיות שצריך לשנות את ההסדר בנושא הדיור הציבורי, אז תאריכו את החוק הזה לא בחמש שנים, אלא אפילו בחצי שנה. תאריכו אותו בשנה. גלעד, אני לא מכיר. אני מבקש שתבדקו את העניין. אני אקרא את החוק, אני אדבר עם המשרד הרלוונטי ואני אבדוק את זה. משה, ינון, תאריכו בשנה, ואחרי זה תמשיכו.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, אני חושבת שהסיבה היחידה לכך שאנחנו מביאים את 98 היום, שבוע לפני שגית, את שומעת? זאת ארבל, זאת שגית. תכירי. נכון. מה אתה אומר, שבכל השנה האחרונה הם לא הכירו את הייעוץ המשפטי של הכנסת? קמתי כבר בשש, מה לעשות? בטח היא שלחה לה מכתבים, אמרה: למה את לא עונה לי? מה לעשות, יש בקרבנו אימהות, שלא יכולות לשים את הילדה בגן.

שבשמונה וחצי בבוקר - - - אגב, דע לך שהשבוע הוא פתח בתשע וחצי, אבל עכשיו עוד פעם החזיר אותנו לשמונה וחצי. יש לו לחץ, אפשר להבין אותו, אבל יש אימהות, שהגן לא נפתח לפני רבע לשמונה.

אני רוצה להגיד לך משהו, אני יודעת שיש לך כוונות טובות, ובסך הכול אתה צריך לסיים. יש לך פג תוקף, זה פקק רציני והיועצות המשפטיות יודעות. אתמול גיליתי שיש שמונה הצעות חוק, נכון? קריב מציע תשע.

עזוב לרגע את קריב. יש שמונה הצעות פג תוקף, והיום אנחנו ביום רביעי, זאת אומרת יש שבוע. גם אם יעשו את 98 המיועד הרי בסך הכול אתה אומר: אתם עשיתם לי, אני עושה לכם. האירוע ברור למה צריך להתעלל בחברי הכנסת שעברו ביום שני לילה לבן, וביום שלישי נשארו בוועדות. מן המפורסמות, שביום רביעי בשעה חמש,

שבע בערב, המליאה ננעלת. מה אנחנו הולכים לעשות? רק בשעה חמש-שש אנחנו הולכים אולי להצביע על החוק הראשון? מה אמרתי? באתי בשביל חברי הכנסת כולם, גם קואליציה וגם אופוזיציה. לא רק אנחנו. באמת, בשביל כולם למשוך.

נשים היום שניים-שלושה, ביום שני עוד שניים-שלושה, את יום שלישי נגייס לתוך העניין וגם את יום רביעי. הרי זה פג תוקף ביום רביעי ב-12 בלילה.

היה אמור להיות יותר, והגענו לאיזשהו מתווה. על חלק הם מצביעים בעד, שיורידו את הדוברים ואז יהיה לכולם. היא שכנעה אותי להוריד חלק. הרי יושב-ראש ועדת הכנסת הוא יו"ר הקואליציה, והוא יודע שיש לו גם אחריות. לכן, מראש הוא לא רוצה שחברי הכנסת,

יישארו פה עד יום שישי בבוקר, ובצדק.

צריך לזכור שמדובר גם בעובדי הכנסת, והיועצת המשפטית של הכנסת יודעת שכל עובדי הכנסת הם מערכת שלמה, עם כל הכבוד לנו, שנשארת כאן מאחור וגם לה יש תוכניות. יש לה גם חיים וגם ילדים לשים בגן.

רגע, עכשיו הפואנטה. אין יותר פואנטה מילדים בגן. אין יותר פואנטה מזה.

סליחה? הוא מטפל בזה בעניין חקיקה. גם לך יש ילדים

אני תמיד מקבל מהממשלה עוד דברים, לכן אני צריך להיות ערוך. אגב, הרפורמה זה לא סוד.

היה עדיף לפרוס קצת

תתייחסי לנושא שאנחנו דנים בו.

חשוב לי בכל זאת להביע את דעתי עליו. לא ברור

בנימה אישית,

ואני יודעת שזה נושא יקר לליבך. עסקנו בו ביחד בכנסות קודמות, ואני תוהה אמרתי גם שם כמה עצוב שחברי כנסת

כבר הבנו שאנחנו לא באירוע, ואנחנו צריכים להתקדם לקראת חיים עם הקורונה. זה כבר חלק מכל המחלות שאנחנו חווים בכלל, ואפשר היה להשתחרר ממוטת השליטה הזאת. אבל אתם מתעקשים גם על זה וגם

כבר שלוש דקות אתה נואם, ועוד לא התייחסת לאירוע. בבקשה, משפט אחרון.

אי-אפשר הקדמה ועכשיו להגיד: עכשיו אני אומר. בבקשה, משפט אחרון. אני אומר שסעיף 98 על האירוע הזה,

לוועדה זה הגיע, אבל לא לחברי הוועדה. לחברי הוועדה

אם אני מבין נכון, זה אחד הנושאים. צריך להתקיים פה דיון רציני, ואין סיבה לחוקק לתקופה ממושכת נושא שרק עכשיו התקבל, אחרי שהכנסת ביקשה לפני שנים לקבל דיווח בכל חצי

תודה. אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד

נחזור ב-10:30 ונצביע גם על סעיפים א' ו-ב' ב-10:55. (הישיבה נפסקה בשעה 10:34 ונתחדשה בשעה

האירוע הזה מפגיש את שתי הוועדות מצד

היות והאירוע העיקרי הוא לא אירוע בריאותי אלא אירוע של אלימות, מי שצריכה לדון בזה היא הוועדה לביטחון פנים.

חברים, ינון אזולאי וטור פז, שרון בנימוק עכשיו.

עונה לחבר הכנסת

היות ואנחנו שם ביחד, אתה יודע שכנראה אנחנו לא דנים בנושאים שעוברים לידינו. אלה נושאים סופר-חשובים, ואני לא

מה שהאופוזיציה עושה, אני מצדיק אתכם כי אני יודע מה זה אופוזיציה. אבל יש דברים שלא עושים. כאופוזיציה, כאופוזיציה. אנחנו יודעים מה זה להיות אופוזיציה. שניכם יכולים לדבר. 28 חברי כנסת מהליכוד, הרי לא ראינו אותם שנה וחצי, אבל אופיר כץ היה פה. ואתה בטח היית פה. גם ארבל, אני מבקש.

הדבר. חברים. זאב אלקין, בבקשה. ארבל לא יכול להיות כרגע סגן שר, כי כדי למנות סגן שר צריך שר. אומנם, יש ממלא מקום שר, אבל הוא לא מעז להגיד שהוא שר, ולכן הוא לא יכול למנות את ארבל. אלקין, לא מתאים לך לטעות. הוא יכול להיות סגן שר גם עכשיו.

הסברתי. חבר הכנסת אזולאי, היחידי שיכול למנות אותו הוא ממלא מקום שר הפנים, אבל ממלא מקום שר הפנים לא מעז להגיד שהוא ממלא מקום שר הפנים. אני לא יודע אם הוא אפילו מגיע למשרד, כי ממלא מקום שר הבריאות לא מגיע למשרד, כדי שחס וחלילה לא יחשבו שהוא רוצה להיות קבוע. תנסה לקבוע פגישה ותראה שאתה יכול. כבוד היושב-ראש, ניסיתי להעלות שאילתה לשר הבריאות ולא נתנו לי. יצאתי אלקין דיבר, חזרתי אלקין מדבר. ואחרי זה אומרים שמשתיקים את האופוזיציה. אגב, גם מי שדיבר באמצע דיבר בשמו. זה היה טור פז. למדנו באותה ישיבה. חבר הכנסת ביסמוט, אתה לא חייב לגלות ליושב-ראש הקואליציה שלא היית בוועדה כל כך הרבה זמן. להבדיל ממך אני עובד, וניהלנו עכשיו - - - הם רצים מוועדה לוועדה.

אנחנו לא מעכבים, אנחנו מקדמים דברים, להבדיל ממך. שמתי לב לזה במיוחד בח'אן אל-אחמר. ראיתי באמת שפיניתם את זה במשך שנה וחצי, אלא אם כן זרקת את האידאולוגיה לפח. לפחות הוא לא קרא לעצמו ממשלת ימין על מלא-מלא. חברים, אני רוצה שנתפנה למליאה. ביסמוט, אני רוצה לסיים כדי שנלך למליאה. יש היום נאומי בכורה של חברי כנסת שלנו.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כאמור, אני עדיין מציע לך לשקול פעם נוספת. אין בזה צורך החוקים האלה היו עוברים השבוע גם ככה, חלקם בוודאי. לכן, אני מציע לחשוב על זה מחדש ויפה שעה אחת קודם. ודקה אחת קודם במקרה שלנו.

מי בעד הרוויזיה? הצבעה הרוויזיה לא

הרוויזיה לא התקבלה. נדחתה. אני נועל את הישיבה, ואני אומר שהסעיף שלא הספקנו לדון בו היום, אנחנו נדון בו ביום ראשון, ואני אודיע לכם על השעה. רציתי אחרי הצוהריים, ואמרו לי שזה לא מקובל. אני אעביר את הדיון לבוקר כדי שכמה שיותר יוכלו להגיע. לא שמונה וחצי בבוקר, אולי עשר-עשר וחצי. אני אודיע לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:07.